בוקר טוב, רבותיי. הדיון היום הוא דיון מאוד חשוב כיוון שהרבה מאוד אזרחים עוקבים אחרי הסוגיה. הדיון יהיה על היעדר תורים או תורים ארוכים כל אחד ישתמש במונחים שהוא מרגיש כלפי הדבר הזה של רשות האוכלוסין ומשרד הפנים להנפקת דרכונים. האמת היא שאני נתבקשתי עוד ב-21 בפברואר לדון בנושא הזה. חה"כ אורי מקלב נמצא כאן, הוא הגיש אז הצעה לסדר, וגם חה"כ יוסף טייב וחה"כ איתן גינזבורג. ועכשיו, גם ב-9 במאי חה"כ משה ארבל, חה"כ אופיר סופר, חה"כ יצחק פינדרוס, ועוד פעם חה"כ איתן גינזבורג. מה יש לך נגדם, איתן? כל פעם אתה מצטרף כשיש משהו נגדם? אתה נותן יד לחרדים נגד רשות האוכלוסין, איתן. גם הם לא נגד רשות האוכלוסין. עכשיו נראה מה תומר חושב. אנחנו רוצים לשפר את השירות. אדוני היושב-ראש, סגן יושב-ראש לא צריך להגיש הצעות או להצטרף. אלא אם כן הוא חש שיש פה סוגיה שצריך לפעול למענה. אוסאמה, אני רוצה להצטרף לניתוח שלך לסוגיה. הסכמנו על משהו. הנושא הראשון של מקלב היה הצעה לסדר-היום: "תורים ארוכים ברשות האוכלוסין להנפקת דרכון או תעודת זהות", ומנינו את חברי הכנסת שביקשו. ההצעה מה-9 במאי, הצעה לדיון מהיר בנושא: "היעדר תורים זמינים להנפקת דרכונים ותעודות זהות במשרד הפנים". אותו נושא בניסוחים אחרים, וגם אמרנו איזה חברי כנסת הגישו את ההצעות. אנחנו רוצים, ברשותכם, להתחיל עם חה"כ מקלב. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כמו שאמרת, ואולי נחדד את הכותרת, זה לא רק זמנים ארוכים להמתנה. בעצם לא היו תורים בכלל. אנשים היו מוכנים לנסוע לכל מקום בארץ. לכמה זמן? היו תקופות של שלושה חודשים, ארבעה חודשים. ואחרי זה, בשלב מסוים, כבר לא היו תורים. ועכשיו יש? אני לא יודע. - - - אתה כותב את ההערות, תומר. ואחרי זה אתה מתייחס. נכון ללפני שבועיים או שלושה, הלשכה שלי עברו בין כל הלשכות, עברו בין כולן, ולא הצליחו להשיג באף אחד. היו זמני המתנה לשמיני, לתשיעי, ורובם לא. הייתה עדנה ללשכות ביישובים הערביים בתקופה מסוימת, התחילו להכיר את הארץ אנשים שלא נכנסו אף פעם ליישובים ערביים. אז טוב שפתחנו לשכות אחרי 40 שנה. אבל גם את זה סגרו. פתאום הבינו שיש כאלה. אז תומר, עזרת בעניין הזה. זה לא תומר. אבל גם עכשיו אי אפשר. תומר עוד לא פתח אף לשכה. מחכים שיפתח.

תומר עזר שעשה בעיות בתורים. פעם היה סוד שביישובים הערביים היה תור, עד שגילו שיש תורים ועכשיו גם שם אין תורים. זה היה גם בחיסונים של הקורונה. אנשים הגיעו, קיבלו חיסונים. הכול בסדר. מתי לא בסדר? כאשר התקשורת מראה לכאורה, העולם מתהפך לו והוא לא. אז פתאום אנשים מרגישים שאי אפשר לעשות את זה. כפי שאמרת, בעוד שלושה ימים זה כבר שלושה חודשים מאז שאנחנו הגשנו את הבקשה לדיון מהיר או הצעה לסדר ושזה עבר לדיון מהיר לוועדה. בכל אופן, המצב לא השתפר. חשבנו שאולי זה לקראת הגל ולקראת הביקוש הגדול לאחר הקורונה ותקופת פסח, שהיו הרי הרבה הרבה בקשות. אבל התברר שלא. גם היום יש תורים. מתי זה התחיל? אני מניח שזה חצי שנה בערך. זה אומר שאנשים עלולים להיפגע באופן ישיר. לא עלולים. נפגעו. נפגעו כבר? הדרך היחידה זו הנפקת דרכון בנתב"ג.

וזה עלות הרבה יותר גבוהה. עלות של קרוב ל-1,000 שקל, וזה רק לדרכון זמני. יכול להיות שתומר ירצה להחזיר כסף לאנשים. נשמע אותו עוד מעט. יכול להיות. לפני יומיים היינו בוועדת החוקה, ואז תומר אמר, ביום רביעי אני מביא בשורות. אנחנו באנו לשמוע. להנה, לוועדה. רציתי שזה יהיה בוועדה שלך, ווליד. אמרתי, מה אני - - - ליושב-ראש אחר? החזקתי חזק. אמרתי, זה הוועדה של ווליד. ניסיתם לחלץ ממנו, ולא עזר לכם. על אף כל הלחץ הפיזי הלא-מתון שהפעיל אורי מקלב, תומר עמד בזה ואמר, רק ביום רביעי.

בסוד הוא סיפר לי, ואני גיליתי איפוק גדול מאוד ולא דיברתי עד עכשיו. גיליתי כושר איפוק, ואני לא סיפרתי את זה. תומר נמצא פה, ואני שמרתי על הכבוד גם של תומר, להעריך אותו בצורה מסודרת - - - אבל עכשיו סיבכת אותי מול חבר הכנסת סעדי. הוא אומר, למה לי לא גילית בסוד? הוא הלך. אתה תקבל את הסוד הבא, חבר הכנסת סעדי. אני עשיתי את הלחץ המתון. הוא הלך, ואני לא התייאשתי. חבר הכנסת מקלב, אל תצעק סודות.

מה אתה צועק סודות?

אבל זה שהוא סיפר לך, זה גם סוד. לא.

האמת היא שלא את הכול. הוא גילה רק חלק. הוא רצה לכבד את הוועדה הזאת ואת הדיון המהיר. והוא בא עם התוכנית, זאת אומרת, יש לנו אופק. אבל לפני שאנחנו מדברים, אתמול בערב רשות האוכלוסין פרסמה את המתווה. זה התפרסם קצת בעיתונים. אני לא אקח במקומו את הדוברות. אני אתן לתומר להגיד את זה. אבל בסופו של דבר, בכותרת, אמורים לתת עכשיו תעודות זהות, גם להאריך את התוקף של תעודות הזהות הקיימות בשנתיים, וגם תהיה הנפקה בעוד מקום, באיזור איילון, בגבול בני ברק-רמת גן. שם יהיה מקום להנפיק בו. אבל למה אתה מגלה את זה? תן לתומר. כל זה היה בתקשורת. אבל אני מבקש ממך, היושב-ראש, להתמקד בשני דברים. דבר ראשון, מה הצפי לגבי העתיד. מתי אפשר יהיה להנפיק את תעודות הזהות הקבועות, ומה הצפי שלהם לקראת זה שהתורים יהיו תורים סבירים של זמנים סבירים, של שבועיים-שלושה שבועות. אבל לא סתם בגלל שאנחנו יודעים היום שהמדפיס הממשלתי מוגבל בכושר ההדפסה שלו. 7,000 8,000 ביום. אבל אם אנחנו נשמע שיש חוסר של 800,000, ואם אנחנו נשמע שיש חוסר של 1.5 מיליון, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא נקיים שני דיונים. אנחנו רוצים עכשיו לשמוע מה התהליך של הדבקת הפיגור. אחרת, אתה תצטרך בעוד חודשיים שוב לנהל

היום כדאי לנו להתמקד בצפי, שאנחנו נדע מה הצפי של הפיגור הגדול הזה. והדבר השני זה המחיר. הדבר הקריטי שצריך היום - - - זה המחיר. שלא ייגבו ולא יידרש 800 או 450 או 425 שקלים. אבל זה זמני. זה הרבה יותר מהנפקת דרכון קבוע, שזה רק 255 או טיפה יותר. ועכשיו כשהוא ינפיק את הקבוע, הוא יצטרך עוד פעם לשלם. כאן אנחנו שואלים למה אנשים שלא מקבלים תור ולא מקבלים את השירות צריכים לשלם את זה. זה דבר שזועק. וזה לא סתם לשלם, זה לשלם מחיר מאוד מאוד גבוה פעמיים. זה לא מוצדק ולא צודק. תודה רבה, חה"כ מקלב. חה"כ איתן גינזבורג, אתה גם שותף לשתי הפניות, אז בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת מקלב שלא מניח לנושא הזה, וזה נושא שנוגע לדבר הכי בסיסי שאזרח מצפה מהמדינה, לקבל שירות. ומי יותר מרשות האוכלוסין וההגירה, שזה השירות הכי קרוב לאזרח. האזרח רוצה תעודה מזהה. זה גם הכי בסיסי.

הכי בסיסי. לפני כמה שנים משרד הפנים יצא במהלך להוצאת דרכונים ותעודות זהות ביומטריות דבר שהיה במחלוקת כשלעצמו, אבל המחלוקת כבר הוכרעה. ואין מה לבוא בטענות לתומר. זה כמובן לא אליך. אתה מה שנקרא, זה מקרוב הגעת. התחושה היא שהמשרד והרשות לא נערכו באמת וכמו שצריך לסיטואציה הזאת, כי פעם היית מביא תמונה וכולי. היום צריך לצלם אותך, צריך לשים טביעת אצבע. אתה אשכרה צריך להגיע לסניף, והחידוש הוא לא כזה פשוט. ולכן אני, דבר ראשון, מרגיש שלא היה שקלול של כל הנסיבות כמו שצריך בצורה תמידית לצורך הנפקת דרכונים וחידוש דרכונים, וגם תעודות מזהות אחרות. אבל בעיקר הדרכון, כי דרכון מאפשר לך לצאת מהארץ, וזו זכות בסיסית של אדם יציאה מהארץ. ואזרחים שבסך הכול רוצים לקבל את הזכות הבסיסית הזאת, נתקלים בביורוקרטיה מאוד ארוכה. זה כמעט סיוט מתמשך לנסות להוציא דרכון, והיא אמורה להיות פעולה פשוטה לכאורה, לקבל תור, לבוא, לקבל חידוש ולהמשיך הלאה בחיים שלהם. לא צריכים להפוך את זה לפרויקט. ואני אומר לכם שזה הפך להיות פרויקט משפחתי, משפחות של חמש נפשות או יותר, וגם אנשים בודדים. להוציא דרכון הפך להיות פרויקט. כי תארו לכם עכשיו שצריך להוציא דרכון אדם אחד. נו, אז הוא הולך ומוצא את הסניף הקרוב לביתו או הרחוק מביתו. בדרך כלל אם אתה מגיע למקומות רחוקים מאיפה שאתה מגיע, אתה מקבל תור יותר מהיר. אבל תאר לך שמדובר במשפחה מרובת נפשות, לעשות תיאום בין כולם, כל אחד מהם צריך תור

צריך להיכנס למערכת בנפרד, צריך לבקש בקשה בנפרד, זה קיבל תור בעפולה, זה קיבל תור בחדרה. זה דברים שקורים.

ולא באותו יום ולא באותה שעה. זה הפך להיות פרויקט. הדבר הכי בסיסי של קבלת שירות הפך להיות אירוע משפחתי פסיכי שלא היינו מצפים שיקרה לאף אחד מאיתנו. נראה לי לא הגיוני שאזרח ימתין שלושה או ארבעה חודשים לתור לחידוש דרכון או לתעודת זהות כשהיא עומדת לפוג בעוד חודש. אדם לא בודק כל יום מתי נגמר הדרכון שלו. מתי הוא פותח דרכון? כשהוא מתכנן נסיעה.

תודה לאל, מחירי הנסיעות ירדו, נורא קל לנסוע לחו"ל. זה לא כמו לפני 30 שנה, שזה היה פרויקט. היום יש טיסות מהיום למחר למי שיכול לנסוע מהיום למחר, במחירים זולים מאוד, לפעמים זה מגיע לעשרות דולרים. ויש לך נסיעה. אתה פותח דרכון, אתה רואה שהוא לא בתוקף. נתקעת. זה אומר שהדרכון עולה לך פי ארבעה מכרטיס הנסיעה.

אתה רוצה לנסוע בעוד חודש ואתה רואה שהדרכון שלך כבר פג תוקף, אז אין לך - - - אולי המדינה רצתה לעשות קופה?

וכשאתה מגיע לנתב"ג כדי לחדש, החידוש באמת זמני, כמו שאמר חה"כ מקלב. 825 שקלים לדרכון זמני לשנה. ואחר כך צריך להוציא עוד דרכון קבוע. לילד זה פחות, זה 425 שקלים. בזה לארג'ים. אני חושב שצריך למצוא פתרונות אחרים. אני אשמח לשמוע פה פתרונות. אני חושב שהשירותים הדיגיטליים של הממשלה חייבים לעלות רמה. חייבים להתקדם. השיח הזה והתפיסה הזאת שאנחנו, בסטארט אפ ניישן, צריכים לחכות כל כך הרבה חודשים לתור, זה לא מתקבל על הדעת. אני נאבק היום מול הממשלה לקצר את זמן המענה לפניות ציבור. היום, על פי חוק, צריך לתת תשובה תוך 45 ימים. אני חשבתי שנכון לקצר את זה. אני מגיע מרשות מקומית. אני יודע, זה מקום שנותן שירות, הוא במגע יומיומי עם התושבים. אין שום סיבה לתת תשובה אחרי 45 יום. ביקשתי לקצר ל-14 יום כל משרדי הממשלה נבהלו. מי נותן אחרי 45 יום? גם על זה הם לא - - - וגם בזה הם לא עומדים. אני לא אפתיע אותך, איתן. שרים בממשלה לא נותנים תשובות לחברי כנסת שבאו לשרת את האזרחים. אז אני לא לגמרי מופתע מהדברים. אני הצעתי את הצעת החוק הזאת, הצעתי 14 יום. כל משרדי הממשלה נבהלו. חה"כ מקלב, מה קרה? צריך סולחה? הכול בסדר? מנהלת הלשכה רוצה לחזק את הדברים של איתן. אז היא החלישה את הדברים כי היא עשתה בהלה באולם. בדרך כלל, בוועדה פה מנהלים רק דיון אחד. טייבה - - - את מכירה את הכללים של ועדת הפנים. אז הגשתי הצעת חוק, ביקשתי לקצר את זה ל-14 יום.

זו הייתה הצעת חוק של חה"כ לשעבר טסלר. וכל משרדי הממשלה נבהלו והרימו הנד ברקס ואמרו,

אין סיכוי לעמוד בזה.

בואו נעשה פשרה, נוריד מ-45 יום ל-30 יום. שם כבר התחילו לגלות נכונות מסוימת. היה משרד אחד שהתנגד. אני לא יכול להגיד מי. ברור לכולם מי. אף אחד גם לא יודע. אבל הם הסכימו. כשזה הגיע לוועדת שרים, נעמדה היועצת המשפטית של ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים והיא הסבירה שזה קשה, וביקשו לדחות את זה בשבוע. בשבוע הזה היא שלחה מכתב לכל משרדי הממשלה להסביר להם מה המשמעות של הצעת החוק.

רק להבין את המשמעות של הצעת החוק. והשבוע קיבלתי הודעה שכמעט אף אחד לא מסכים להצעת החוק הזאת. עשו שיעורי בית.

השרים שהתנגדו, התקשרתי לכל אחד מהם, להסביר להם, לראות מה ההתנגדות. הם בעצמם לא ידעו כמה זמן לוקח להם לענות. הם עשו בדיקה, ורובם חזרו אליי ואמרו, אנחנו מקבלים. רק משרד אחד אמר שהוא לא יכול לעמוד בזה, אבל כל השאר אמרו שהם יכולים לעמוד בזה, עד שהיועצת המשפטית התייצבה בוועדת שרים והחליטה לשלוח מכתב לכולם ולהסביר להם מה המשמעות של האישור.

אני חוזר, רמת השירותיות של משרדי הממשלה חייבת לעלות ב-10 דרגות למעלה. אנחנו רוצים להתמקד עכשיו בדרכונים ובתעודות זהות, כי זו הבעיה האקוטית של האנשים.

רמת השירותיות של משרדי הממשלה חייבת לעלות 10 דרגות למעלה, על אחת כמה וכמה רמת השירותיות של רשות האוכלוסין וההגירה, זו הרשות שנוגעת באזרחים, בדברים הכי בסיסיים והיומיומיים שלהם. אני לא חושב ואין שום הצדקה שאנשים יחכו חודשים בתור. אין שום הצדקה שאנשים לא יוכלו לצאת מהארץ בגלל ביורוקרטיה. הדבר הזה צריך לקבל מענה גם בהתייעלות פנימית של הרשות לאוכלוסין. אני בטוח שיגידו שחסר כוח אדם וחסרים משאבים, וצריך מערכות מיחשוב וסניפים, ואני לא יודע מה. הדבר הזה צריך לקבל מענה. אני לא יודע אם משרד האוצר נמצא פה כי אני בטוח שמשרד האוצר ישר יקבל את החצים, שהוא צריך לסייע בנושא הזה, אבל זו אחריות של מנכ"ל הרשות, זו אחריות של שרת הפנים, לתת את השירות המיטבי והטוב ביותר, המהיר והיעיל לאזרחי ישראל. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת איתן גינזבורג.

יודע שממשרד ראש הממשלה, - - איזה? החלופי או הרגיל? - - מרשות התקשוב, יש נציג. יכול להיות שהוא על הזום. החליפי לא עלה? אז איתו נדבר. יש נושא חשוב, פינדרוס. אתה לא תסיט אותנו למשהו פחות חשוב. עכשיו יותר חשוב לאנשים לקבל דרכון, לקבל תעודת זהות. הרבה פחות חשוב. השטויות של הפוליטיקאים לא מעניינים את האנשים, אלה שסובלים בגלל הדרכון ותעודת הזהות. אנשים לוקחים יום חופש, ואני אומר לך, אפילו לא ישנים בלילה, כדי לראות מתי מקבלים הם את התור הבא. הם לוקחים חופש בשביל להוציא דרכון.

על כן הדיון הזה מאוד חשוב. בהמשך, כמובן, אחרי שנשמע את חברי הכנסת, נרצה לשמוע סקירה מקצועית של תומר מוסקוביץ' בעניין. איפה הבעיה, כוח אדם, סניפים, בעיה אחרת. בכל מקרה, יש פה פשלה, מה שלא תהיה הסיבה. מה שלא תהיה הסיבה, לא מתקבל על הדעת שאזרחי המדינה מרגישים שהם עוברים סיוטים כדי לחדש תעודת זהות או לחדש דרכון. אנחנו מדברים על הדבר הכי בסיסי, לחדש תעודת זהות ולחדש דרכון. אנחנו לא מדברים על סוגיה במחלוקת, עושים או לא עושים. יש פה סוגיה מובהקת של שירות בסיסי שכל אזרח צריך לקבל. אדוני היושב-ראש, אני מבקש מחבריי, אני אדבר קצר כי יש לי דיון מהיר. זה מה שרציתי לומר. לפי הרישום של לאה, מנהלת הוועדה, עכשיו אני צריך לגשת ליוסף טייב. הם המציעים, כן. אז יוסף טייב מרצון מאפשר לחבר הכנסת אוסאמה סעדי לדבר.

תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבריי גם על היוזמה לדיון המהיר הזה. גם אנחנו העלינו את הנושא הזה. אני חושב שאין חבר כנסת שלא מקבל אין ספור פניות, ואנחנו "משגעים", במרכאות או שלא במרכאות, גם את תומר, גם את הסמנכ"ל שלו,

שצריך לציין אותו לשבח. בימים האחרונים אתה וגם כל הפקידים שם, הם מתעסקים רק בזה, להזמין תורים. אבל הבעיה זה לא רק להזמין תורים. אני לא רוצה לחזור על דברים. זה מזכיר לי, תומר, וחברי היושב-ראש, וחבריי, מוסי בעיקר, את התורים שהיו במשרד הפנים במזרח ירושלים. אתם זוכרים את זה?

אתה זוכר שזה נפתר? זה נפתר, אבל אז כל התקשורת - - - תמונות מזעזעות. היו תמונות מזעזעות, שאנשים היו צריכים לבוא בשעה 2:00 לפנות בוקר עם שקי שינה על מנת לתפוס תור. זה מזכיר לי את הימים הנוראים האלה. כמו מעבר גבול. כמו אייפון חדש. אבל זו לא רק בעיה של להזמין תור, אלא שאזרחים שהזמינו תור, הגישו בקשות, ולא מקבלים דרכונים. ויש לי דוגמאות - - - אחרי שהמתינו, קיבלו תור, עשו את מה שהיו צריכים לעשות, ואין דרכון? אין דרכון. ועכשיו יש לי מקרה קלאסי של תלמיד מהיישוב אכסאל שצריך לנסוע לארה"ב לתחרות בין-לאומית, שהגיש באפריל את הבקשה, ועד היום אין דרכון. והוא צריך לקבל את הדרכון, לגשת לקונסוליה ולקבל ויזה. ואז השאלה,

כמה זמן מותר להם לעכב משלוח של דרכון שהגשת בקשה לגביו, אפרופו השאלה כמה זמן הם צריכים לענות. אז זו בעיה. המחירים לא יעלה על הדעת שאתה מגיש בקשה לדרכון קבוע, בגלל המחדלים ובגלל הבעיות, לוגיסטיות,

ביורוקרטיה, לא ביורוקרטיה, לא מנפיקים,

תיקח זמני, ואז על הזמני אתה משלם יותר מהקבוע,

אדוני היושב-ראש, אם הגשת בקשה לדרכון קבוע והפתרון הוא פתרון זמני, ואני מבין ששרת הפנים האריכה את התוקף של הדרכון הזמני משנה לשנתיים, אז למה לשלם על הדרכון הזמני אם שילמת על הדרכון הקבוע? ולכן טוב שיש לשכות שפתחנו ועמלנו עליהן קשה מ-2016, ופתחנו לשכות ביישובים הערביים, בסכנין, ברהט, בטייבה, בדיר אל אסד, בערערה שבגליל, אבל זה לא מספיק. זו הזדמנות גם לפתוח עוד לשכות ביישובים הערביים הגדולים, שגם מספקים שירותים. ואני מבקש ואני מחכה לפתרונות של היום שייתן תומר לוועדה הנכבדה.

תודה רבה, חה"כ אוסאמה סעדי. חבר הכנסת יוסף טייב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כל, אנחנו רואים עד כמה הנושא חשוב. אנחנו רואים את מספר חברי הכנסת שהגישו את הבקשה לדיון המהיר.

אני חושב שצריך לקרוא לכלה בשמה: קריסה מוחלטת של רשות האוכלוסין. לא להמעיט ולא להגיד אולי ביורוקרטי או לא ביורוקרטי. רשות האוכלוסין מזה שבעה חודשים קורסת יום אחרי יום. אנחנו הפכנו להיות לשכת פניות ציבור של רשות האוכלוסין. אני יכול להראות לך את מספר הפניות שאנחנו מקבלים. זה פשוט הזיה. העוזרים שלי, אני, שאר חברי הכנסת מכל המפלגות, הפכנו להיות תקן נוסף של רשות האוכלוסין. לא יתכן ולא הגיוני שאזרח צריך לפנות לחבר כנסת או לעוזר של חבר כנסת בשביל לראות איך הוא מגיע לתור ברשות האוכלוסין. יש פה בעיה מהותית. בסוף, אזרחים מבוגרים שצריכים לנסוע לחוץ לארץ לטיפולים, עולים מבוגרים שלא יכולים להגיע לבד, והם רוצים להגיע עם הילדים שלהם, לא יכולים לקבל תור ביחד. הם בעצם מקבלים תור לעוד שלושה חודשים במקרה הטוב. הילד מקבל לעוד ארבעה חודשים במקרה הטוב. וכשהם מגיעים ביחד, אומרים להם, לא, סליחה. טוב, אבל אנחנו כבר פה ביחד, אנחנו צריכים להוציא שני דרכונים. לא. אתה תוציא דרכון זמני, אתה תשלם פי שלושה. לצערי, אין רב חובל לאותה ספינה. אני מקווה מאוד שהשרה לא עסוקה בפוליטיקה במקום בניהול המשרד. אנחנו ראינו מה היה בעבר, מה קורה היום. יש מנהל לרשות האוכלוסין. הוא נותן תשובות על הסוגיות המקצועיות.

אני שמח שאתה פה ואני מקווה שנקבל תשובות, ושאנחנו נראה את התוצאה של התשובות האלה בשטח כי מה שקורה לא יכול להימשך. לא יתכן שאנחנו, חברי הכנסת, במקום להתנהל בחקיקה ובדברים חשובים, אנחנו צריכים לקבוע תור לאזרחי ישראל. זה דבר שלא יתכן. הסצנה הזאת חייבת להיפסק במידי. שבעה חודשים היו לכם להביא את הנתונים ולראות מה הפקק. הרי בסופו של דבר יש פקק שנותר. כל יום שאזרחי ישראל לא מקבלים את התור, אז מתאספים עוד אנשים שפג להם תוקף הדרכון ועוד אנשים שצריכים להוציא תעודת זהות. הדבר הזה לא נגמר וזה הפך להיות קרקס. כל אחד מאיתנו פה הופך להיות תקן נוסף של רשות האוכלוסין. בשמחה רבה, אנחנו עושים את זה באהבה וזה התפקיד שלנו. אבל אני חושב שהתפקיד שלכם הוא לשים סוף לדבר הזה.

אני קורא לשרה אני זוכר מה היה בקדנציה הקודמת. אני זוכר ביקורי פתע של שר הפנים בלשכות. היה בסוף יראה של מה שקורה. הוא הלך מחופש או עם פנים גלויות?

הוא הגיע וראה את הדברים. התבלבל עם ירדן. אני לא יודע אם יש הבדל. אבל לא משנה.

אדוני היושב-ראש, יש פה בעיה מהותית. אצלנו אומרים, ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות. אני לא חושב שזה המקום לעשות ליצנות על הדבר הזה, כי הנושא הוא קריטי, הוא מהותי, קריסה טוטאלית של רשות האוכלוסין. תודה רבה, חה"כ יוסף טייב. כמובן, אף אחד לא ממעיט מחומרת הבעיה. על כן אנחנו דנים בה. נותנים לזה זמן ודנים בה. חה"כ מוסי רז, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. נאמר פה מספיק כמה המצב גרוע, אז אני פחות רוצה להתמקד בזה. אני רוצה לשאול שאלות. יכול להיות שהן שאלות אידיוט. פניתי רק פעם אחת לתומר בעניין הזה, ופעם אחת לשרה, ואני אפילו לא בא בטענות שהם לא סיפקו תשובות, כי הרי הבעיה קיימת. למה שהם יספקו תשובה דווקא לפנייה של חבר כנסת? אני מעדיף שיספקו תשובה לאזרח. אבל מה שכן ראיתי, שאנשים פנו אליי ואמרו לי,

סידרנו את זה דרך עובד כזה וכזה, דרך עובדת כזו וכזו, הקדמנו את התור שלנו. ואני חושב שבמצב שנוצר יש בעיה אפילו יותר גרועה מזה שאנשים לא יוצאים מהארץ. יש בעיה יותר גרועה מזה שאנשים משלמים כסף נוסף. יש בעיה יותר גרועה מזה שאנשים נוסעים עד הקצה השני של הארץ כדי לעמוד בתור או לא ישנים בלילה. וזו בעיה של שחיתות שהיא פועל יוצא של המצב הזה.

מאכעריות. ולא יכול להיות שלא תהיה שחיתות במצב כזה.

אני לא מאשים בכירים ברשות, ואני לא יודע מי כן ומי לא. אבל אין אפשרות אחרת. ולכן אנחנו צריכים לחשוב על פתרונות רדיקליים מהפכניים. אז אני רוצה לשאול שאלות. מה מסובך בחידוש דרכון? מדוע לא ניתן בגלל המצב כרגע ואני לא שופט. כן, אני יודע, הייתה קורונה. וכן, אני יודע, יש מצוקת כוח אדם. מדוע לא ניתן לסדר חותמת שכתוב עליה 18 במאי 2024? ככה, על כל הדרכונים שמגיעים לחידוש. כמובן, דרכון חדש זה סיפור אחר. כל הדרכונים שמגיעים לחידוש, חותמת, הוארך בשנתיים. זה הכול, התור הסתיים אחרי 20 שניות. מה מונע את זה?

אני חושב שבמצב שנוצר, כל קביעת התורים היא יותר בעייתית מאי קביעת תורים. מה שצריך, בעיניי, לעשות זה לדבר עם העובדים, לראות כמה שעות נוספות אפשר לארגן,

מחר בבוקר בשעה שפותחים את משרדי הרשות אני לא יודע מתי זה, שמונה בבוקר או מתי שזה, בכל הארץ נפתחים תורים,

יהיו 10 ימים של אנדרלמוסיה, אבל אחרי זה נוכל להתמודד עם הבעיות. המצב הזה שאנשים אומרים לי, קבעתי תור לאוגוסט בעכו, והוא גר בכלל בירושלים, זה לא הגיוני.

עדיף כבר לבן אדם לעמוד יום שלם בתור, ונראה תמונות קשות 10 ימים, ונוכל להתמודד עם הדברים האלה. בעיקר אם אפשר למצוא פתרונות הרבה יותר מהירים. הנה, חותמת.

קדימה, הלאה. מה הסיבה שמעכבת את הביצוע? אני אשמח לשמוע. תודה רבה, חה"כ מוסי רז. תומר מוסקוביץ', מנכ"ל רשות האוכלוסין, הדברים מדברים בעד עצמם. חברי הכנסת ביטאו את זה בצורה מאוד חדה, כל אחד עם הסגנון שלו. יש בעיה. ברור. יש בעיה עם משהו בסיסי. הקושי כאן הוא שאתה מדבר על שירות שמדינה צריכה לתת לאזרחים במשהו בסיסי, שהיא גם זכות יסוד. אז אם כשלנו בשירות בסיסי שהמדינה צריכה לתת לאזרחים, אז זה אומר דרשני. מדוע לא מכינים תוכניות לכל מיני תרחישים של כוח אדם, חיסור, סיטואציות משתנות, קורונה, לא יודע מה עוד אפשר לומר על זה, סניפים, לא סניפים. יש פה כשל. נגיד מה שנגיד, יש פה כשל.

אני מקווה שיש תשובות שיספקו את האזרחים. חברי הכנסת הם פה כדי לשקף את המדיניות של האזרחים, לא כי הם הסוגיה. חברי הכנסת הם לא הסוגיה. אבל כל אחד מאיתנו קיבל מבול של פניות בעניין הזה, ומכל הגוונים. הדבר הטוב היחיד שיש בעניין הזה הוא שהוא היה שוויוני. הנה, פתאום יש דבר אחד שוויוני. זה לא - - - לגבי אוכלוסייה ספציפית, כמו ברוב המקרים. כולם מתלוננים. כן. כולנו קורבנות. לא בחרו קורבן. אז נרצה לשמוע את תומר, אבל פינדרוס, בבקשה. ניתן לחברי הכנסת להשלים, ואחרי זה ניתן לתומר. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אני מודה לחבריי שיזמו את הדיון, יחד איתי, משה ארבל ואורי מקלב. אני הודיתי להם גם. אני בטוח. אני מצטער על האיחור. הכניסה לכותל משום מה הייתה היום קצת פקוקה. היו מהומות בלילה, אבל היה פקוק הבוקר. אני לא אאריך, אבל יש פה הפרת חוזה בין האזרחים למדינה. המדינה מחויבת לתת את השירות הזה. זה לא משהו וולונטרי, מישהו עושה טובה למישהו. אף אחד לא עושה טובה למישהו. יש חוזה שאתה צריך לתת את השירות. כאשר המדינה מפרה חוזה עם האזרחים, מה חברי הכנסת יכולים לעשות? חברי הכנסת, תפקידם לדאוג שהחוזה הזה לא יופר. זה בדיוק תפקידה של הכנסת. אם יש הפרת חוזה, לאיפה הולכים?

לא, לא.

כיוון שאני יודע שיש פה בעיה, אז לא הצעתי את ההצעה הזאת. לא, לא. הפרת חוזה באים לכנסת. זה התפקיד של חברי הכנסת. יצחק, זה כמו במיטת סדום, כמו במדינת סדום. יש הפרת חוזה, ואז האזרח צריך לשלם על זה. אבל אז הוא שילם על זה ממי? הוא צריך לשלם מכיסו על זה שהמדינה הפרה את החוזה איתו. הוא צריך לשלם 400 שקל. אדוני היושב-ראש,

אין לי ספק, ואני יודע את זה גם מידיעה אישית. רשות האוכלוסין בכלים העומדים לרשותה כרגע, עושה הכול בשביל להתגבר על הבעיה. ואם אנחנו ננסה לקחת עכשיו את רשות האוכלוסין כקורבן לבעיה ומה התשובה, אז תהיה תשובה ביורוקרטית רשמית, זה כוח האדם שיש לנו, זה המערכות שיש לנו,

אמרתי, ועדיין יש בעיה עם זה. בשביל זה באנו לפה ככנסת. ואני חושב ששר הפנים ושר המשפטים צריכים לחשוב על פתרונות מחוץ לקופסה. את הבעיות אנחנו מכירים ואנחנו גם שומעים בכלי התקשורת. אבל למה אתה חושב שזה קשור למשרד הפנים? אני אגיד לך למה. התשובות מוכרות לכולנו. יש פקק מהקורונה. יש אנשים שאחרי הרבה שנים שלא נסעו או שנה שלמה של דרכונים שאנשים לא חידשו. אנשים פתאום מתחילים לצאת. היו עובדים. היה אוקראינה. הכול נכון והכול בסדר, והכול צודק. בסוף, אתה צריך לחשוב מחוץ לקופסה. לדוגמה, את מה שהעלה עמיתי הרב מקלב. אם אתה יודע ואתה מודע שאתה בחוזה ואתה מחויב לאזרח, אז כשאומרים לך, תחדש דרכון זמני, תוריד את האגרה לדרכון הזמני, תוציא אותו בחינם, כי אתה מפר את החוזה. הרי מה קורה כשאני נכנס למסעדה ונתנו לי את המנה הלא-נכונה? נותנים לי מנה אחרת. אף אחד לא מתחיל להתווכח איתי ולהגיד לי,

אבל במנה הזאת יש מחיר אחר. אומרים לך, תקשיב, אני מחויב לך. אם אני מחויב, אם התפיסה היא שם, אתה חושב אחרת. אז יגיד לך ראש רשות האוכלוסין, אני לא אחראי על האגרות, זה ועדת הפנים, זה משרד המשפטים. תוציא את זה בחינם. תודיע שהדרכונים ועשו את זה בארה"ב. אני לא רוצה שנלמד מהם, כי הם יותר גרועים מאיתנו בעניין הזה. אבל עשו את זה בארה"ב, והודיעו מראש,

כל הדרכונים של השנתיים האלה מוארכים אוטומטית בינתיים לשנתיים כי יש לנו משבר. אלה החלטות מינהלתיות שצריכות להתקבל על ידי שר. לפעמים צריך את משרד המשפטים, לפעמים צריך לבוא לוועדת הפנים עם תקנות, אבל צריך לחשוב מחוץ לקופסה, כי התשובה, אנחנו ננסה ונתמודד, ויש לנו בוטים שהשתלטו, ואנחנו מנסים לראות איך נתמודד. הכול נכון. ואין לנו מספיק פקידים. הכול נכון.

צריך לצאת מתוך הקופסה הזאת ולהודיע,

דרכון זמני לא יעל הכסף עכשיו.

חצי שנה,

עד שנגמור את הפקק, כי אתה בחוזה.

יש הארכת דרכונים אוטומטית קצת לשדרג את מה שמוסי רז אמר, תודיע מראש, דרכון שפג תוקפו בשנתיים האחרונות, אני נותן לו עוד שנתיים.

זה מה יש, כי כרגע אני בבעיה. אני בחוזה שלי בבעיה. כל הדברים האלה צריכים להיעשות, ולמה לקרוא לו בכלל דרכון זמני? אם הקמתם עמדות לדרכונים זמניים, זה אותו פקיד ואותו הכול, תודיע שזה דרכון קבוע בעמדות האלה שהקמת. רגולציה? תמצא פתרון. תבוא לוועדת הפנים, תגיד שהתקנה הזאת זה דרכון קבוע. למה כל הזמן אנחנו שבויים בתוך הקונספציה שלנו? צאו מהקונספציה הזאת ותפסיקו את התור הזה. תודה. תודה רבה, חה"כ יצחק פינדרוס. חה"כ מיכאל מלכיאלי, בבקשה. אני מבטיח לקצר, בגלל שפינדרוס לקח את מה שחשבתי. מזל טוב על הלידה. יש כבר שם, אני בטוח. דניאל מלכיאל. מזל טוב.

השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.

בשמחות שלכם.

רציתי לקבוע לו תור לדרכון.

אולי ניסע איתו אחרי מה שעברנו - - - תומר, כששמעתי חשבתי שהוא מדבר על נכד. הנכד זה אצלי, אדוני. הבעיה אצל מלכיאלי, עד שיקבעו לו תור, התמונה שהוא כבר עשה לילד,

אבל האמת היא,

שבחדר לידה המיילדת אמרה,

אם אתה יכול רגע ללכת לצד. אתה מבין, לא אמרתי דברים מופרכים. בבקשה. קודם כל, אני מצטרף לדברים שלך, שכולנו קיבלנו מבול והצפות של אנשים, תנסה לעזור איתו, איך אפשר לקצר, המצב באמת לא תקין. אין לי טענה על תומר. אני חושב שתומר הוא איש המקצוע הנכון במקום הזה. רק אני חושב שבדיוק מה שפינדרוס אמר קודם, הנושא של להאריך את הדרכונים הזמניים, להאריך את פג התוקף. תומר, יש במשרד הפנים כל מיני מקומות, כמו צהרון, גומרים ב-12:00, גומרים ב-13:00. צהרון היום נשאר עד 16:00. בל"ג בעומר זה עד 12:00. לכן אני חושב שהארכה של הזמנים היא קריטית בפרט בחודשים האלה. ואני חושב שכשהשר של המשרד עסוק בהישרדות פוליטית, אני הייתי מציע לגברת שקד, לכי ללמוד מהשר דרעי, הקודם במשרד שלך, איך צריך לנהל משרד. אני חושב שאז ידעו לתת עוד כוח אדם ולהביא מהאוצר עוד כסף.

שגם אתה תוכל להתגייס מול משרד האוצר להביא תקנים על מנת להאריך את השעות, כי הדבר הזה הוא קריטי מאוד. שכחתי לומר דבר אחד. בני משפחה שבאים, הם כבר באים, אתה לא יכול לעשות שלושה דרכונים יחד,

הילד בן ה-3 צריך להיות ביישוב אחד, האבא ביישוב אחר, והאימא בעיר אחרת.

תלחץ אנטר ותגמור. תוריד 10% מהתורים, 15% מהתורים. מי שישב לשבץ את התורים היה צריך להבין שעם האבא משבצים גם את הבן, כי הבן לא יודע לצאת עם תחבורה ציבורית לבד, ללכת למקום שקבעו לו. אחרי הטיול הזה בארץ ישראל, הם מוותרים על הטיול בחו"ל. הגיע גם חבר הכנסת ולדימיר בלאק, אז אני אתן לך ישר להגיד את דבריך כי אנחנו צריכים לעבור לשמוע כבר תשובות מקצועיות כי עד עכשיו אנחנו מדברים פוליטיקה. אני אהיה ממש קצר.

פוליטיקה זה מקצוע, אדוני היושב-ראש. כן, כן. אתם הפכתם את משרד הפנים לפוליטיקה ברע"מ? אני יכול לדבר? אפשר מהתקציב של ה-53 מיליארד להעביר? הוא אמר משפט - - - פינדרוס, תן לו לדבר.

הוא לא יכול לא להתגרות. רק תגידו לי מתי אני יכול להתחיל. עכשיו. אני אגיד לך. הם יגידו? תודה. אני נמצא בקשר בחודשים האחרונים, מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, עם הרבה מאוד עולים ותושבים חוזרים, ואני חייב לציין שהמצב שם מאוד חמור. דרך אגב, סליחה שאני קוטע אותך, יש קשר בין המלחמה שם לבין הבעיה? כן, כן.

פנתה אליי שלשום אם חד הורית, שהיא תושבת חוזרת, שמנסה לרשום את הבן שלה בתעודת זהות, כי בלי הרישום היא לא מקבלת גן ולא מקבלת ביטוח לאומי, ועוד הרבה מאוד זכויות. היא גרה עכשיו אצל חברים בסלון, וקיבלה תור לסוף יולי. אז איך היא אמורה להסתדר בשלושת החודשים הקרובים? יש לי עוד מקרה במודיעין, גם משפחת עולים שברחה מקייב, ויש סוגיה של הסדרת אזרחות לבעל. וכל עוד הוא לא מקבל את ההסדרה הזאת, הרבה מאוד זכויות פשוט לא מגיעות לו. ועוד, ועוד ועוד. אנחנו אומת סטארט אפ, אנחנו בשנת 2022, ואין לי מושג איך אנחנו מגיעים למצב הזה שאזרחים, לא רק עולים ולא רק תושבים חוזרים, לא מקבלים את השירות הבסיסי הזה במשרד הפנים. אני מבין את הקשיים ואני מבין את הלחץ והכול. אבל אנחנו אמורים להיות מוכנים למצב הזה ואמורים לפתור את הבעיה לא בחודשיים ולא בשלושה חודשים, אלא במידי. ואני אגיד יותר, אני חושב שהממשלה שותפה לחזון של העלייה הגדולה. אנחנו חייבים למצות עכשיו את הפוטנציאל שנוצר, וזה גם החזון של מדינת ישראל, בסופו של דבר. ואנחנו לא מצליחים לעמוד בחזון הזה. אותם עולים פוטנציאלים ששומעים, שמדברים, שמכירים את המצב הזה, אני בטוח שזה חלק ממערכת השיקולים שלהם אם לבוא לכאן או לא לבוא לכאן. ואין לי ספק שאנחנו מאבדים היום הרבה מאוד עולים, מתכנתים, רופאים, בעלי מקצועות אחרים. אנחנו מאבדים אותם, אנחנו פשוט מפסידים את החזון הזה של העלייה הגדולה. אנחנו מפספסים את ההזדמנות האדירה הזאת מתוך כשל טכני שמלכתחילה לא היה אמור להופיע בחיים שלנו, וחבל מאוד. אני מברך אותך על הדיון הזה. והגיע הזמן שנפתור את הבעיה הזאת, כי זה לא הגיוני שבשנת 2022 אנשים פה יחכו ארבעה חודשים לתור במשרד הפנים. זה פשוט לא הגיוני ואסור לנו לקבל את זה.

תודה רבה, חה"כ ולדימיר בליאק. תומר מוסקוביץ', מנכ"ל רשות האוכלוסין, אני זיהיתי את הבעיה בשלושה מימדים. המימד הקריטי הוא קביעת תורים, בין אם היעדר תורים, בין אם תורים ארוכים מאוד. המימד השני הוא העלויות. כאשר נקבע תור וגם כאשר באים לחדש זמני, גם משלמים. והמימד השלישי הוא המימד של הפיצוי לאלה שנפגעו מזה. מה יקרה עם אנשים שנפגעו? יכול להיות שלמוסד הזה, לאגף הזה, אין את הרגש המספיק כדי להבין אותם, אבל מבחינתם זה בלתי הפיך. אז מה עושים איתם? אני מקווה שהבאת תשובות שיספקו את אזרחי המדינה, כי זה הדבר החשוב. אנחנו ניתן לתומר להסביר, להביא פתרונות ולהביא תקוות לימים הבאים. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רק כדי שאני אדע לארגן את דבריי, כמה זמן מוקצה לי? אנחנו ניתן לך למצות את הדברים שאתה רוצה לומר. לא כמו הזמן שמחכים - - - חשבתי שבוועדת החוקה לא נתתם לו את הזמן הדרוש. אני רק אשמח שהזמן יהיה נטו ולא ברוטו. זה כבר תלוי בכם. המליאה נפתחת בשעה 11:00. טוב. תודה רבה. אני שמח על הדיון הזה ואני שמח במיוחד שהוא נקבע עכשיו, כי עכשיו יש לנו כבר יותר תשובות להגיד מאשר היו לנו לפני שלושה חודשים. ערוץ הכנסת, אתם מתבקשים להיות ערוכים למבזקי חדשות על הפתרונות שעכשיו תומר יציע לנו, כי בדרך כלל ערוץ הכנסת לא נותן חשיבות לדיונים של הוועדה. אבל לפני הפתרונות צריך להציג את הבעיה האמיתית, וזה די קרוב למה שאתה אמרת, אבל אני רוצה טיפה להרחיב בזה ולדבר גם על הרקע ההיסטורי, מה שהיה לפני כן ומה הסיבה. וגם לענות לשאלות, בעיקר של חה"כ רז, שהעלה שאלות נקודתיות. אני חייב להגיד משפט אחד. אני אומנם לא אמור להתעסק בפוליטיקה, אבל נאמרה פה מילה שאני חייב להתייחס אליה. השרה שקד עוסקת בעניין הזה יום יום. אני יודע כי אני מקבל ממנה הודעות ב-23:00 בלילה, מה עם זה ומה עם זה, לא על איזה מקרה פרטי, אלא על פתרונות שניסינו. היא מעורבת בזה לגמרי. ב-23:00 בלילה ברור שהיא עוסקת במשרד. השאלה היא עד 23:00 בלילה איפה היא עוסקת. אני לא רוצה להיגרר לוויכוח. חברי הכנסת, אנחנו מדברים על סוגיה מאוד חשובה. אני רוצה שאזרחי המדינה ישמעו מה הפתרונות לבעיה. אז היא מתעסקת בזה מ-11:00 בבוקר עד 23:00 בלילה, אבל מעבר לזה אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הפוליטי. היה לי חשוב לומר את זה כי אני נמצא איתה בקשר יותר מיומיומי בעניין. מן הסתם, בעיה כזו הגיעה גם לשרה וגם היא תרצה לפתור אותה. זה כבר לא פוליטיקה. ברור.

במילה אחת, הוא ביומטריה, ועכשיו אני רוצה להרחיב. אגב, דיברתם על מצב שהיה בתקופות קודמות. ב-2017 היינו במצב דומה, כשנכנסנו לביומטריה, וגם אז הייתה תקופה מסוימת מאוד מאוד - - - קיבלתם משרד אחרי הביומטרי למופת. לא אני אמרתי. השרה שלך אמרה זה בכניסתה למשרד. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, לאפשר לי לדבר. חברי הכנסת. חברי הכנסת. הערות ביניים אפשר להגיד, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לעשות סדר. חברי הכנסת, אנחנו לא ניצבים מול פוליטיקאי. אנחנו ניצבים מול מנכ"ל רשות האוכלוסין. הפנינו כלפיו ביקורת מקצועית מאוד קשה - - - אז שיענה מקצועית. דרך אגב, מוצדקת, כי האזרחים סובלים. עכשיו לא נזרוק לו כל שתי שניות הערה פוליטית. בבקשה. כשהתחיל הנושא הביומטרי, היה משבר שנפתר ונפתר מאוד יפה. והסטנדרט שעמדנו בו עד היציאה מהקורונה עמד על יומיים-שלושה ימים לקבלת תור, ושלושה שבועות לייצור הדרכון. להבדיל מדרכון זמני, שאתה בא ללשכה ומקבל את הדרכון עצמו, כשאתה בא ויוצא עם דרכון ביד, כי זו פעולה שנעשית על דרכון לא חכם ולא ביומטרי והיא נעשית כולה בלשכה הדרכונים הביומטריים, אלה הדרכונים שאנחנו רוצים שיהיו בסופו של דבר לכל אזרחי מדינת ישראל, בלשכה אתה עובר הליך של זיהוי וצילום, מה שנקרא בשפה שלנו הרכשה,

רוכשים את הפרטים הביומטריים שלך, גם טביעת אצבע במקרים המתאימים. ואז בלשכה אין את המכונות לייצר את זה, הייצור הוא במקום אחד בארץ, והייצור הולך למקום שנקרא ארבל, שם מייצרים את הדרכון. שם הפער היה שלושה שבועות, ועכשיו הוא עומד על - - - בנקודה הזאת אני רוצה לשאול, גם לטובת הצופים, האזרחים. היינו בסרט הזה ב-2017.

לא למדנו את הלקח? למדנו. השאלה שלי היא מקצועית, תומר. למה היינו צריכים להיכנס לאותה בעיה היום כאשר היינו בסרט והבנו איך זה מתנהל. אני אענה. לפני היציאה מהקורונה היינו במצב של יומיים תור להרכשת דרכון, תור בלשכה יומיים-שלושה ימים, ואחר כך שלושה שבועות לייצור, וקיבלת את הדרכון בדואר, ובזה נגמר הסיפור. זה הסטנדרט שאנחנו מצפים להגיע אליו, וזה הסטנדרט שבעזרת השם נגיע אליו. החוק קובע תוך כמה זמן צריך למסור את הדרכון?

החוק לא קובע, אבל יש שירות טוב לציבור. אמנת שירות.

ואנחנו רוצים לעמוד בזה, ואנחנו גם נעמוד בזה, בעזרת השם. זה משהו סביר, שהחוק לא קובע כמה זמן זה צריך לקחת? דיברנו על זה אתמול בוועדה בחוק אחר,

אני העליתי את זה, והעלינו את זה כתיקון. החוק צריך להתייחס לשירות לאזרח באופן כללי. עכשיו אנחנו דנים על דרכונים, ועל כן הייתה השאלה. בבקשה. אני ממשיך. בתקופת הקורונה, כמו שאמר פה אחד מחברי הכנסת, נדמה לי שחה"כ גינזבורג, אנשים לא יכלו או לא רצו לנסוע, גם לא בדקו את תוקף הדרכון שלהם, ולכן הייתה לנו ירידה עצומה הגענו למצב של 14,000 דרכונים בחודש. תיכף אני אגיד לך מה המספרי היום כדי שתבינו כמה אין קריסה וכמה אנחנו משתדלים לעשות למרות הלחץ. הפער הזה של אנשים שהיו אמורים לחדש במהלך עסקים רגיל, אם לא הייתה קורונה, הצטבר ל-700,000.

700,000 אזרחים שהיו צפויים לחדש את הדרכון שלהם מרבעון ראשון 2020, תחילת הקורונה, עד סוף רבעון שלישי 2021, זה 700,000. כל ה-700,000 האלה באים עכשיו ומתפרסים על העומס הקיים, כי ממילא גם אחרים נכנסים בתור שלהם. אז אתה מביא סיבה ראשונה עומס.

זה חד משמעית. אני אתן לך גם את המספרים שכן קיבלו דרכונים, כי אפשר חלילה להבין שאין תורים כי העובדים לא באים לעבודה או לא מוצאים דרכונים. הבעיה הזאת התחילה אני זוכר שהיא התחילה כי בדיוק נכנסתי לתפקיד בסביבות ראש השנה העברי, ספטמבר 2021, כי אז הייתה יציאה מהקורונה. אחרי זה נכנס גל אומיקרון. אנחנו מרוויחים מזה שיש וריאנטים. כל פעם שיש וריאנט, יש פחות עומס. אבל בספטמבר לא היה וריאנט ואז העומס התחיל. ואנחנו מתמודדים איתו מאז כל הזמן, ואני אגיד לכם את המספרים. בחודש ינואר 2022 היו 114,000 דרכונים, בחודש אחד. במרץ היו 180,000. זאת אומרת, הגדלנו בשלושה חודשים בנתוני קריסה, כמו שאתם מתארים ב-56%. ופה אני חייב להגיד מילה. אני מתאר לעצמי שחלק מהעובדים שומעים את זה הם באמת גיבורים. אני מסתובב בלשכות - - - זה מוסכם על כל חברי הוועדה. חשוב שזה ייאמר. אני חושב שזה מוסכם על כולם.

כשמגיע אליהם אזרח, הוא כבר מגיע להם אפוי משבועות או חודשים של המתנה, ואני כל יום מקבל לפחות שלושה-ארבעה מכתבי תודה של אזרחים שאומרים, לא יאומן איזה שירות אנחנו מקבלים ברשות האוכלוסין.

חברי הכנסת באים בטענות על הממונה על העובדים.

גם לא. גם לא. אנחנו מדברים על התופעה. חובתי היא להגיד את זה לעובדים, כי אני לא רוצה, חלילה, שהם ירגישו שמישהו חושב שהם לא עושים את העבודה שלהם. הם עושים את העבודה שלהם מעל ומעבר. והנתונים, לדוגמה, 114,000 בחודש ינואר, 180,000 בחודש מרץ. בחודש אפריל היה לנו 21 ימים בגלל חג הפסח, אז יחסית זה אותו מספר. ובחודש מאי אולי אפילו נעבור את זה. כלומר, אנחנו עושים הרבה הרבה יותר, ורק בשנה הזו למעלה מחצי מיליון אנשים או 700,000 אנשים קיבלו את הדרכונים שלהם. אבל עדיין הבעיה קיימת. והדבר האחרון שאני אנסה זה לטשטש אותה או להתעלם ממנה או,

לזלזל בה. הבעיה נוצרת בשתי נקודות מפגש, ואנחנו חייבים לפתור את שתי הנקודות כי אחרת לא נעשה שום דבר. הבעיה הראשונה היא בעיית התורים, וזו הבעיה שהאזרח מכיר כי האזרח יודע שהוא צריך להגיע בסוף ללשכה. כמו שאמרתי, להבדיל מהתקופה של הדרכונים הזמניים, ההרכשה היא פיזית בלשכה. אבל כדי להבין את העובדה שעכשיו העלית, שמספר הפונים הוא אדיר זה מה שיצר את הבעיה של תורים ארוכים והיעדר תורים ופיזור משפחה לכל מיני סניפים? ברור. וצריך להגיד עוד דבר. אנשים מחכים המון לתורים, ועדיין 30% לא מגיעים לתור שלהם. 30%? 30% מאלה שקבעו תור, לא מגיעים. גם עכשיו? ההרשמה המוקדמת באינטרנט, כרגע היא חלק מהבעיה. תומר, גם עכשיו מבטלים אחרי שהתרוצצו ורצו?

כן, אחרי שלושה חודשים שינו את התוכניות.

לא ניסע עכשיו לקלנדיה או לעכו. אני צריך לבטל עכשיו - - - זה לא תור לפי הנוחות שלך. יש מקרים - - - אז ביטלו כי הלכו לנתב"ג? משלמים כפול, או שקבעו תור או שביטלו את הנסיעה או

אנחנו לקראת סוף מאי, כמה מה-700,000 סידרנו? להערכתי, בסביבות 150,000. כלומר, אם לא היינו מוסיפים פתרונות שתיכף אני אציג אותם, הבעיה הייתה נמשכת עוד תקופה ארוכה. לא הבנתי.

מתוך ה-700,000, חוץ מהשוטף. אמרת שרק במרץ 180,000. כן, אבל זה אנשים שממילא היו מחדשים במרץ 22'. תתייחס לשתי קבוצות. יש את הקבוצה שבמהלך עסקים רגיל,

יש כאלה שיש להם עדיין אבל באו לחדש. ויש את אלה שכבר הלך עליהם.

אם אני מתייחס לבק-לוג של ה-700,000, אני מעריך, אני לא יכול להגיד לך בדיוק, בערך 200,000 מתוכם כבר טופלו.

אם לא היינו מוצאים פתרונות נוספים, זה היה נמשך עוד הרבה זמן, ולכן אנחנו חייבים לתת פתרונות נוספים. הפתרון שחה"כ רז הציע האמת היא שגם אני חשבתי עליו ויצא לנו ניסוי לא מתוכנן. לא רצינו את הניסוי הזה, אבל הייתה כתבה בערוץ 2 שאמרה שבלשכת בני ברק מקבלים בלי תור. חרב ודרב מה שהלך שם, משטרה. אבל בסופו של דבר, לא קיבלו יותר אנשים תורים מאשר אלה שנותנים, כי העובדים עושים את המקסימום. כי אנשים באים, דוחפים - - - כן,

זה אסון. אסור לעשות את זה.

אבל אם עובד יכול לקבל 100 איש ביום. הוא מזמין 100, ומגיעים 70. הם מזמינים יותר כי הם יודעים שחלק יבטלו, ובסוף תמיד יש לך מזדמן אחד או שניים, או מקרה אחד קיצוני או אחד שמגיע בלי תור, שהוא נכה או משהו כזה, והם מטפלים בסוף. הפתרון של להיכנס בלי תור חשבנו עליו - - - בני משפחה? בני משפחה ייפתר באמצעות השדרוג של האפליקציה. אבל היו תקופות שקיבלו בלי תור.

אתה יודע מה הלך שם? קודם כל, זה היה לפני הביומטריה.

אני הייתי שם לא פעם ולא פעמיים. אז פותחים עוד סניפים. אם הייתי אומר שקביעת התורים מראש גורמת לכך שהעובדים יושבים חסרי מעשה, ולכן הם יעשו יותר תורים אם יבואו אנשים שלא קבעו,

אבל בסוף העובדים עושים 120% ממה שהם יכולים לעשות. אז עדיף לי שהם יעשו את זה לאנשים שקבעו תור מראש ולא לאנשים שנדחפו. מה קרה עם בני משפחה? כאשר יש מצב רגיעה, כמו בתקופת הקורונה או כמו בתקופת שגרה, ואני מקווה שבעזרת השם נגיע אליה, אז בן אדם קובע תור לעצמו והוא בא עם ילד אחד שלו, אז העובד כבר מכניס אותו כי הוא מכניס אותו כמזדמן.

משתדלים גם היום. אבל כשהעובד יודע שהוא כבר עשה את ה-120% כי העובדים כבר מחכים ואנשים מחכים, אז קשה לו. אנחנו נפתח אפליקציה שתאפשר להם מראש לקבוע באותו מקום לכמה אנשים. זו בעיה שאנחנו נפתור אותה. כרגע כבר עשינו שדרוג באפליקציה, כי היה צריך כל פעם להיכנס ולצאת.

זה כבר נפתר. אז הפתרון של - - - הוא לא אפשרי. והבעיה שלנו, כמו שאמרתי לכם, היא בנושא התורים ובנושא הייצור. בגלל שכמות התורים כל כך גדלה, מ-120,000 ל-180,000 בחודש, אז הייצור כבר נתקע. ואם עמדנו בייצור של שלושה שבועות, אנחנו עומדים היום בייצור של שישה שבועות. ולכן אנחנו חייבים לפתור את שתי הבעיות האלה, להוסיף תורים - - - למה זה שישה שבועות? אני מבין שיש יותר עומס על המדפיס. אבל למה זה לוקח היום שישה שבועות? הייצור לא צריך להיפגע. המפעל לא יודע לייצר יותר מ-100,000. צריך להגדיל את כושר הייצור של המפעל. אבל אם התורים עלו ב-50%, למה הייצור עלה ב-100%? כי שלושה שבועות זה היה המקסימום. הרבה פעמים עמדנו גם בפחות משלושה שבועות. אבל בסופו של דבר, זה נתן יותר. בקיצור, אנחנו צריכים לתת שני פתרונות ועוד פתרון נוסף. הפתרון הראשון זה להגדיל את מספר התורים, שזה באמת כוח אדם, ותיכף אני אתאר על זה. הפתרון השני זה להגדיל את הייצור. אתה אומר, אנחנו צריכים, או שיש לך בשורות? אני אגיד מיד. אני כבר אומר מיד. אתה עושה את זה מותח עצבים. אני בונה את המתח. אולי נפסיק לפרסומות ונחזור לפתרונות? והנושא השלישי, שגם בו אנחנו חייבים לתת פתרון זה נושא הדרכונים הזמניים, כי כל עוד אנחנו לא עומדים בשלושה שבועות SLA שעמדנו בו, אנשים צריכים לדעת שהם יכולים לקבל דרכון זמני, ולא במחיר של נתב"ג. אז אני אתחיל מהזמניים דווקא.

המצב היה שדרכון זמני היית מוציא בנתב"ג בעלות של 850 שקל, פעם אחת בלבד בחיים, לשנה אחת בלבד, ואם היית מוציא אותו בלשכה, היית חייב לעבור גם תהליך ביומטרי. השרה חתמה על תקנות שנכנסות לתוקף,

ביום ראשון, ב-22 במאי, בכל שלושת הנושאים האלה. הדרכון יהיה לשנתיים ולא לשנה. הוא לא יהיה חייב לעבור הליך ביומטרי,

הוא יוכל להוציא רק דרכון זמני, ולא להתעכב גם להליך ביומטרי. וזה לא יהיה חייב להיות חד פעמי. הוא יוכל לקבל את זה גם פעם נוספת. אבל מה עם העלות, תומר?

היום מי שעושה את הדרכונים הזמניים זה נתב"ג. זה בסך הכול דלפק. מי שהיה שם ראה. זה שלושה-ארבעה עובדים. ובלשכות, על חשבון התורים הביומטריים, וזה לא פתרון נכון. לכן, פרויקטור התורים ונמצא פה גם רועי כהן, עובד בכיר אצלנו שמונה להיות הפרויקטור שמתכלל את כל הנושא המורכב מאוד הזה. זה לעתות משבר או לכל הזמן?

יש לו תפקיד אחר אצלנו, ואני מקווה שהוא יוכל לחזור אליו. הוא המוביל הדיגיטלי של הרשות. אני מקווה שתוך שבועות העסק הזה ייכנס לסדרת עבודה ונוכל להחזיר אותו לתפקיד הרגיל שלו. בינתיים הוא עושה עבודה יפה מאוד בתור הפרויקטור. אז כדי לפתור את הבעיה של הזמנים עם זה אני מתחיל ב-22 במאי, ביום ראשון, בעזרת השם, יופעל מתקן אלבר. זה מתקן קיים של הרשות. הוא שירת אוכלוסיות אחרות. והוא יהיה מרכז שיעבוד עד 22:00 בלילה, בהתחלה בתקופת הרצה עם תורים, כדי שנראה איך שזה עובד. היום אנחנו נפרסם הודעה מסודרת, איך קובעים את התור וכולי. ולשם אנשים יבואו, בעלות של 400 שקל ולא בעלות של 800 שקל.

באיזור בני ברק. זה מול קניון איילון. שואלים אותי למה לא בצפון?

קודם כל, כי זה מתקן קיים. אבל למה 400 שקל? במסגרת הדיון העקרוני שזה חוזה בינינו לאזרחים, זה היה צריך להיות בעלות דרכון רגיל. אין עלות דרכון רגיל. יש שלושה תעריפים שונים. אם זה בקיץ זה תעריף מסוים. אם זה בחורף זה תעריף מסוים. אגב, זה רק באינטרנט. אם זה בלשכה, יש תעריף שלישי.

בקונסוליה בארה"ב, והוציאו לו דרכון זמני. ואמרו לו, בגלל שזו בעיה שלנו, את הדרכון הקבוע תמלא באינטרנט כשתחזור לארץ - - - ובלי עלות. תומר, אולי תגיד איך זה נקבע? אני מדבר על החוזה העקרוני. מגיע לי דרכון. אל תיתן לי ב-400. מגיע לי, תן לי ב-150 שקל. יצחק, אבל בפרקטיקה אתה רואה שיש בעיות. אבל אנחנו ככנסת צריכים להתגבר על זה. לא הוא אשם. אדוני היושב-ראש,

גם על הדרכון הזמני או 800 בנתב"ג או 400. ועל הדרכון הקבוע - - - על כן אני שואל איך זה נקבע. מה העיקרון שצריך להנחות את זה, נגיד, אצלך תומר? התעריפים קבועים בתקנות. אני אתעלם מהעניין של תעריף הקיץ ותעריף החורף, אבל יש בעיקרון שלושה סוגי תעריפים. יש תעריף לדרכון ביומטרי, זה הדרכון שרצינו ורוצים שכל אזרחי ישראל יעשו אותו. ויש את הדרכון בנתב"ג שנעשה 48 שעות לפני הטיסה, הוא היקר ביותר, 800 ומשהו שקלים. ויש דרכון זמני בלשכות שהוא כ-400 שקלים, 435 שקלים למבוגר, ו-215 שקלים לילד. אלה תעריפים שלא אנחנו קובעים אותם, אלא אתם קובעים אותם. למה התעריפים שונים בין מבוגר לילד? מה ההבדל? האמת, אין לי תשובה. אבל אתם קובעים את זה.

אני מניח שהעלות התפעולית היא אותה עלות. תומר, בלשון העם אתה רק דוחה את הבעיה. לא, אני לא דוחה את הבעיה. אנחנו לא רוצים שאנשים יהיו עם דרכונים זמניים. אז בשנתיים האלו הוא כבר יעשה את הביומטרי שלו ל-10 שנים,

לציון גואל. הרי דרכון זמני זה לא דבר טוב. דרכון קבוע שפג התוקף שלו, מה קורה איתו? זו שאלה חשובה ביותר. גם את האפשרות הזו בדקנו. ואפילו התחלנו להיערך להארכה לא בדואר,

אלא באמצעות מדבקה של הארכה. הבעיה היא שאנחנו מכניסים פה את אזרחי ישראל לסיכון מאוד גדול בחו"ל, לא בארץ. ובמסגרת החוזה החברתי שלנו איתם, לא יכולנו להעמיד אותם בסיכון הזה, ואני אסביר לכם. בדרכונים הביומטריים יש שבב ברמת הצפנה מאוד גבוהה לפי תקנות תקינה בן-לאומית. בשבב הזה משתמשים בשתי הזדמנויות; א', במכונות הביומטריות במעברי הגבול הבין-לאומיים,

והשוטר יבדוק לו את הדרכון, ואז הוא יצטרך להתחיל להסביר שבמדינת ישראל יש בעיה, ולא האריכו. חשבנו על זה.

אבל מי שאין לו, תן לו דרכון עד שיעשה - - - זה הדרכון הזמני.

למה זמני? כי זה לא ביומטרי. עד שלא תגמור את המשבר, זה יכול לקחת שלוש שנים,

בחותמת, בא

התורים הם בגלל הביומטריים. ואני חושבים שעדיף - - - אבל אנחנו נשקול את

זה קיץ. אני אומר, אם לא. רק לצורך החישוב.

נגיע לשלושה שבועות. שלושה שבועות

שלושה שבועות היה אולי כשלא היה ביומטרי. אבל היום כשיש ביומטרי והכול ממוחשב ויש צילום באינטרנט והכול,

להיפך. כשלא היה ביומטרי, לא

תשובה להצעה שלי להאריך את הזמני לשלוש שנים עד שהמשבר יעבור. תכתוב את זה אצלך.

וחברי כנסת לא יכולים להמשיך דיון בוועדות אחרי 11:00. וכיוון שאי אפשר להמשיך אחרי 11:00, אנחנו רוצים לעבור לעוד אנשים שרצו לומר דברים בדיון החשוב

התראה מאוד קצרה, ואני נמצא בכלל באיזור המרכז.

אני מנהל יחידת ממשל זמין במערך הדיגיטל הלאומי. אנחנו פועלים ומסייעים ככל שניתן בשת"פ שלנו לרשות

נחוצה להזמנת תורים. זו שאלה אחת. השאלה השנייה, לכמה מערכות יש היום עמדות שאפשר להנפיק בהן דרכונים? אנחנו יכולים לפתור את בעיית התורים

אנחנו בוודאי מכירים את רמת האיכות לשירותים שאנחנו נותנים, ולכן פיתחנו אפליקציה שנקראת - - - שממש בימים אלה אנחנו מעלים אותה לאוויר, והיא בעצם תייצר חוויה אחידה.

זה לא יכניס את כל מנוע זימון התורים,

תומר ונאיף, וסוף סוף שמנו את המחלוקות בצד והחלטנו שהגיע הזמן להגיע להסכמות, ונעשו מאמצים רבים גם מצד ההנהלה וגם מצד ועד

שהאזרחים יקבלו את הדרכונים.

חשוב להבין שהעובדים הם תחת עומסים אדירים ועובדים קשה, ונותנים מעצמם מעל ומעבר.

כמו שהיא נראית היום? חבר הכנסת בליאק הזכיר פה את המלחמה באוקראינה.

איך שהוא אפשר היה לעבוד, כמו שאומרים. עם פרוץ המלחמה,

לא, לא. בשום פנים. אז נסתפק - - - חבל, אתה נותן התראה. עכשיו מישהו יקדים אותך בתביעה ייצוגית. תומר, אנחנו לא נתחיל להתנגח עכשיו על תביעות. תודה רבה.

לא איום בתביעות ולא בגלגול האשמות לצד השני.

כי יש מלא בעיות, ואנחנו ניפגש ונשב.

אבל אני אשמח להצטרף ולתת את תרומתי לעניין הזה. זה דבר אחד. יש למעלה מ-20,000 עולים בשלושת החודשים האחרונים. זה מספר מטורף. אני יודע שיש לשכות שעובדות

אני מדבר על אנשים שנכנסו כתיירים והם מבקשים שינוי מעמד. זה לא עולים.

הם נכנסים בוויזת תייר לשלושה

זה נותן מעמד א5, ואחר הם נשארים פה עם הילד היחיד שלהם. אלה ההצעות שלי. אני מציע לך להכריז על דיון נוסף.

תודה רבה, חבר הכנסת יבגני סובה.

בני ברק,

ראשון לציון. ואין תורים. לא שבספטמבר אין, אין

אדוני היושב-ראש, אבל יש באילת. באילת יש. אבל אתם לא מאפשרים גם לי להשלים

אם מגיע לקוח דובר ערבית שלא דובר עברית, אז יש יתרון. אז אנחנו לא רוצים שאת החלק שמגיע לא יקבלו. הדבר האחרון שאני רוצה לחדד, תומר

אבל כיום אין אנשים שצריכים את זה, ואני מקווה שהם גם לא יצטרכו.

לגבי גאנט קצב קבלת העובדים לעבודה, אני מציע שלא נפרט את זה פה,

ואני אומר לכם, חה"כ מקלב וחה"כ טאהא, אנחנו נשמח לכל גיוון של אוכלוסייה.

יבואו חרדים, ערבים, דוברי רוסית, שגם

אנחנו נשלח. אז יקבלו הודעה שמבטלת את ההודעה הקודמת.

אבל אתה יודע, אנשים גם לא תמיד מסתכלים על סמסים. הם חושבים שזה פרסומות.

אבל מאוד חשוב לשלוח.

באפליקציה שלנו שדרוג מסוים, משמעותי מאוד,

אבל עדיין יש מה לשפר בה. ואז באו אנשים פרטיים, הייטקיסטים, ופיתחו בוט, כלומר רובוט וירטואלי שסורק את הרשת ומוצא תורים לאנשים. הם עשו את זה בהתנדבות. בהתחלה ממש שמחתי על זה. ואפילו אמרתי, אני אזמין אותם ואתן

אבל למה אתם צריכים את התורים? למה אי אפשר לבטל את זה לפחות לתקופת הקיץ?

ניסינו את זה באופן לא מתוכנן, זה נוסה בלשכת בני

ובדרכונים הזמניים, נושא האגרות ייבחן על ידינו. זה לא רק אנחנו. זה גם משרד האוצר, זה ועדת אגרות. אני מבטיח לבחון את זה. אז אני מציע שבסיכום דיון יהיה שאנחנו מזמנים אותם - - - על הנזק שנגרם לאזרחים כתוצאה מכך, עוד לא דיברנו. מעבר לשינוי האגרות יש קבוצה אחת שהטיעון שלה הוא הכי חזק. אני עוד לא יודע איך אני מתייחס אליו משפטית, אבל מוסרית לפחות הוא הכי חזק. אנשים שכבר הגיעו לתור בלשכה, ואמרו להם שהדרכון יגיע תוך שלושה שבועות והוא לא הגיע, והם נאלצו לעשות דרכון זמני - - - יש הרבה אנשים כאלה. לגבי אנשים כאלה אנחנו מקיימים דיונים רציניים מאוד. אני לא רוצה להתחייב כי אני מדבר פה לפרוטוקול וזה לא תלוי רק בי. אבל את הטיעון הזה אני בהחלט מבין ואנחנו צריכים לתת לו פתרון. איזה פתרון וכל זה אנחנו נעדכן אתכם.

כן. תומר היועץ המשפטי מבקש לשאול שאלה קצרה. רק שאלה קצרה כדי לפתור בעיה של קבוצה די גדולה. מי שיש לו דרכון שאינו ביומטרי ועומד לפוג תוקפו, ויש מאות אלפים כאלה, כפי שאמרת מדוע במקום לאלץ אותו לעשות דרכון זמני ולשלם גם את האגרה הגבוהה יותר, פשוט תאריכו לו את התוקף של הדרכון הלא-ביומטרי לשנתיים? לגבי הביומטרי בדקנו והחלטנו שלא. לגבי הלא-ביומטריים אנחנו בוחנים את זה. לא הבנתי. אם יש לך דרכון לא ביומטרי שאין בו שבב, אנחנו בוחנים את האפשרות לעשות לו הארכה. אנחנו רוצים לראות את המשמעויות של זה. גם אם נגמרה התקופה שאפשר להשתמש בו?

להאריך לו לשנתיים במקום לאלץ אותו לעשות אותו סוג של דרכון שהוא לא ביומטרי. הנה, מתומר לתומר, זו ההצעה הכי טובה פה. אני מציע לצאת בפרסום לציבור לבוא ולהוציא דרכונים גם בתקופות פחות עמוסות. זה העניין של אגרת החורף. בעבר הייתה תקופה רגועה יותר. היום כבר כל השנה מלא. כן, עכשיו כל השנה מלאה. תודה רבה לכם. אבל עדיין האגרות שונות. תומר, ברשותך, אם אפשר להעביר לנו את הלינק לקליטת עובדים. בבקשה. רבותיי, היום היה לנו דיון מאוד חשוב מכיוון שכל אזרחי המדינה דאגו לשמוע מה יצא ממנו. השתתף בדיון מנכ"ל רשות האוכלוסין תומר מוקוביץ', וחברי הכנסת לא חסכו מביקורת גם כלפיו - - - לא. אז אני בא בטענות כלפיו שהמערכת לא ידעה להיערך מבעוד מועד, כי היינו בסרט הזה. לא אתה.

אנחנו קיווינו ורצינו, תומר, לפתור את הבעיה באופן מידי, הבעיה של הנגישות של אזרחי המדינה לסניפים השונים כדי לקבל דרכונים, להחליף דרכונים, להאריך דרכונים וגם תעודות זהות. אנחנו שמחים שאתם הולכים לקלוט עובדים, ונרצה להתעדכן בהמשך שלקחתם בחשבון את הגיוון של האוכלוסיות והייצוג ההולם של החברות בעניין הזה גם נשמר. נשמח לשמוע ממך מה הם הצעדים הבאים או ההחלטות שתרצו לקבל בעניין זה. בקיצור, הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד דברים. הסיכום של הוועדה יכלול את הנקודות החשובות ביותר. אנחנו נמשיך להיות בקשר כדי לתת לאזרח להרגיש שהשירות הבסיסי ביותר שמגיע לו ניתן לו, בלי שהוא סובל. אני מקווה גם שבעקבות קליטת העובדים, המשרד היחיד שהתנגד להצעת החוק לקצר את המענה לשירות, יסייע לנו להוריד את ההתנגדות. אני מניח שהם כבר יעשו את זה, מבלי שמישהו צריך לפנות אליהם. אני רוצה להודות לתומר על שעתיים דיון. בדרך כלל דיון כזה אנחנו מסיימים בפחות משעתיים. בשעה, שעה וחצי.

ואני מבטיח לך, אילו הייתה לנו יכולת לעוד שעה, היינו נשארים איתך. אני רוצה להודות לך, לכל אלה שהגיעו איתך, לחברי הכנסת שהשתתפו, גם לאזרחים שבאו והביעו דעה, לאלה שהשתתפו בזום, לכל האזרחים שצפו בנו וקיוו לבשורות. בעניי הזה אני רוצה להודות לכולם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.